בוקר טוב, אני שמח לפתוח את דיון הוועדה בנושא שכמובן קרוב לליבי שינוי תקנות בחוק הספורט, ואני אתן הקדמה של שתי דקות. בעולם הספורט, כדי שיהיו לנו ספורטאים וכדי שאנחנו נתקדם ונקדם את הילדים במדינת ישראל, וזה לא משנה באיזה תחום כדורגל,

כדורעף, כדורסל, זה באמת לא משנה הדבר החשוב ביותר זה ההון האנושי, המאמנים, המדריכים, כל אותם אנשים שעומדים מול הילדים, מחנכים אותם, או שאנחנו מצפים שיחנכו אותם לדרך של מניעת פשע, מניעת אלימות, סובלנות, חינוך שלעיתים לא ניתן לקבל אותו בבית ספר ולעתים לא בבית, אלא במסגרות הספורט. המאמנים והמדריכים זה הדבר החשוב ביותר. ואני אומר את זה כאחד שהיה מאמן כ-20 שנים, מרמת מדריך שחייה ועד רמת מאמן נבחרת ישראל. עברתי את כל הדרך הזאת, וכל כך הרבה ילדים הושפעו מהמסגרת הזאת, לא בגללי רק, אלא בגלל הרבה מאוד מאמנים שהם אנשי חינוך מהמעלה הראשונה. התקנות האלו בעצם מגבשות את מה שאנחנו רוצים בעולם הספורט. אנחנו רוצים שהמאמנים יעברו השתלמויות, אנחנו רוצים שהמאמנים יהיו טובים יותר, וכדי שהם יהיו טובים יותר אנחנו צריכים ללמוד ממה שקורה בעולם. אופ"א בעצם מכריחה גם את ההתאחדות בישראל וגם את ההתאחדות בכל העולם, לעבוד על פי מדרגות. עוד מעט אנשי מינהל הספורט וההתאחדות יסבירו על התקנות האלו, אבל זה בעצם מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שמדריך ילמד נושא מסוים, ואחר כל מאמן צעיר ישתפר וילמד עוד נושאים. ולאחר מכן ילמדו עוד, ולאחר מכן יתפתחו וילמדו עוד דברים.

כדי לאמן שחקנים בוגרים או שחיינים או שחקני כדורסל, הם יעברו הרבה מאוד מדרגות בדרך. וזה בעצם מה שאופ"א מחייבת את עולם הכדורגל. אני שמח על התקנות האלו. אני מברך על זה. אני יודע שחיכו בהתאחדות הרבה זמן כדי שהתקנות האלה יעברו. אבל כמובן ליועצת המשפטית ולוועדה יהיו שאלות בהמשך הדרך, כשנקרא את התקנות. ואנחנו נתחיל עם מינהל הספורט. שלמה סבייה, תסביר את התקנות ואת כל הנושא הזה, ולאחר מכן נעבור להתאחדות. בוקר טוב לכולם. כפי שצוין כאן, ההתאחדות לכדורגל בישראל חברה באופ"א, שזה איגוד התאחדויות הכדורגל האירופאיות. ומשכך, כל ההחלטות של אופ"א בעצם חלות והן חובה על ההתאחדות לכדורגל בישראל. ההתאחדות לכדורגל בישראל חתומה על אמנת המאמנים של אופ"א, שבעצם מבהירה באופן מאוד ברור דרגות הסמכה שונות, התמחויות שונות, והנושא הזה עמד בסתירה לתקנות חוק הספורט. מי שלא יודע, היום תקנות חוק הספורט קובעות שלאימון ספורטאים הישגיים הכוונה לספורטאים שרשומים בהתאחדות לכדורגל בלבד, לא אלה שנמצאים במסגרת חוגים ומתנ"סים, רק אלה שהם פעילים במסגרת ההתאחדות והאגודות. נכון להיום, כפי שציינתי, יש שתי דרגות הסמכה: מדריך ומאמן, מדריך לאימון ספורטאים עד גיל 16 ומאמן לכל הגילאים. זה עומד בסתירה מוחלטת למדרג של אופ"א שקובע דרגה C, שהיא הדרגה הנמוכה ביותר.

יש A ויש PRO. מעבר לכך יש תעודות הסמכה להתמחויות. אם זה לאימון נערים ונוער, אם זה לאימון שוערים, אם זה לאימון של מאמן כושר, וכל המדינות שחברות באופ"א מחויבות לאמנת המאמנים של אופ"א. לאורך ארבע-חמש השנים האחרונות ניהלנו דיאלוג עם ההתאחדות לכדורגל במטרה למצוא פתרונות. לא מצאנו שום פתרון, אלא להחריג כפי שנהוג בכל מדינה מתוקנת היום באירופה. ההתאחדות לכדורגל היא out לכל הנהלים והרגולציה שקיימים במדינה כזו או אחרת. ולכן לא הייתה ברירה אלא לומר שלאימון ספורטאים הישגיים, קרי: ספורטאים שרשומים בהתאחדות, ההתאחדות תפעל על פי אמנת המאמנים של אופ"א. כדי שאנשים יבינו, תוכל להסביר מה זה אופ"א?

זה איגוד התאחדויות הכדורגל האירופאיות. בעצם זה הגוף הכי חזק בכדורגל בעולם. הוא מעל ההתאחדות העולמית. אני לא יודע מי מכם מעולם הספורט ומעורה לאחרונה הייתה התנצחות לגבי המפעלים האירופאיים מול המפעלים הבין-לאומיים האחרים, וההתאחדות העולמית הבינה שללכת ראש בראש עם אופ"א היא רק תפסיד, ובעצם היא הלכה עם אופ"א, וזה נתן פתח לחיזוק מעמדה של אופ"א בעולם הכדורגל העולמי. נמצא פה גם רונן שמילא תפקיד מאוד חשוב בפיפ"א. פיפ"א זה ההתאחדות העולמית.

והוא היה שגריר של פיפ"א גם בחו"ל. באוקיאניה? אוקיאניה ואסיה. הוא יכול לספר לכם מה קורה בעולם. אנחנו עשינו עבודת מחקר מעמיקה מאוד, ובסופה הגענו למסקנה שיש להוציא את ענף הכדורגל לאימון ספורטאים הישגיים מתקנות חוק הספורט, ולאפשר להתאחדות לפעול על פי אמנת המאמנים. היו שתי מדינות באירופה שניסו להתחכם עם אופ"א, פורטוגל ופולין. ואופ"א אמרה לאותן מדינות, אין בעיה, אתם רוצים להחיל את המדיניות שלכם על ההתאחדות, הם במפעלים שלנו לא משתתפים, ופשוט איימו בהרחקה של פורטוגל ופולין מכל המפעלים האירופאיים. אז כמובן שגם פורטוגל וגם פולין התקפלו מהר מאוד. אנחנו לא רצינו להשאיר את ההתאחדות לכדורגל להגיע למצב הזה. ולכן, בבקשה ובסיכום עם אופ"א שההתאחדות השיגו, נתנו לנו זמן להיערך ולהתארגן לתיקון התקנות ולהסדרת המצב על פי הנחיות אופ"א. יש לי כמה שאלות,

כדי שכולם יבינו את התמונה. נכון להיום, קורס מדריכי כדורגל, כמה זמן לומדים? נכון להיום, קורס מדריכי כדורגל סובב סביב 200 שעות פלוס מינוס. מאמנים ומדריכים?

מאמנים זה יותר. מדריכים יכולים לאמן עד גיל 16, נכון להיום.

כמה זמן לומדים מאמנים? מדריכים זה הולך להיות באופ"א A?

לא בדיוק. כי זה שונה. באופ"א ההרשאות של כל דרגה שונות.

מה שקורה היום אנחנו מבינים. מדריכים זה עד גיל 16, מאמנים זה מעל גיל 16. מדריכים זה לקבוצות עד נערים א'? מדריכים זה עד נערים א', לא כולל. - - - הישגיים? הם יכולים לאמן תחרותי עד גיל 15 בערך. זאת אומרת, ילד בגיל 14 בקבוצה תחרותית, מי שיכול לאמן אותו היום זה מדריך. אם זה חובבנים או מזדמנים זה בכלל לא צריך תעודה חובבנים לא צריך. מה זאת אומרת? אם במתנ"ס יש היום אימון כדורגל? נכון להיום, על פי החוק, אין חובת תעודת הסמכה למסגרת לא תחרותית.

אם אתה שולח ילד לשיעור במתנ"ס, יכול להיות שסתם חבר מהשכונה מאמן שם. על פי החוק הוא לא מחויב בתעודה. נכון, אתה צודק. בתיקון הבא של החוק הגדול שלנו אנחנו נדרוש תעודת הסמכה למסגרת חוגית עממית. אבל זה לא קשור להתאחדות משום שאנחנו מדברים אך ורק על ספורטאים שרשומים ופעילים, וספורטאים הישגיים. לא ספורטאים חובבים, אני מדגיש.

אתה רוצה להוסיף דברים ולהסביר על כל התוכנית של אופ"א? בוקר טוב. אני רונן הרשקו, ואני משמש היום כמשנה למנכ"ל בהתאחדות, אחראי על כל נושא פיתוח הכדורגל המקצועי במדינה, כל שבעת האגפים. כמו ששלמה אמר, בשנים האחרונות, עדיין בתפקיד עם פיפ"א כיועץ שלהם, ועבדתי בפיפ"א מספר שנים. בכובע הקודם שלי הייתי גם חבר בוועדה של אופ"א שלמעשה אחראית על נושא פיתוח הכדורגל באירופה, ולמעשה גם אמונה על כל נושא הכשרת המאמנים. כפי ששלמה ציין, כבר שש-שבע שנים אנחנו מנסים זה לא קרה ביום אחד למצוא את הדרך הנכונה ביותר, היות וכמו שצוין הגענו למצב שאופ"א נתנה לנו עוד ארכה מסוימת לפני שיהיו אותן סנקציות כמו פולין ופורטוגל. אבל בסופו של דבר, ואנחנו פה בוועדת החינוך, גם בתוכנית ההכשרה של אופ"א והאמנה החדשה שנחתמה ב-2020, כל צורת הלימוד שונה. מבחינת התכנים, ענף הכדורגל, כפי שכולכם מכירים הוא ענף צומח ומתקדם, וחוק הספורט פה מתייחס למדריך ומאמן. באופ"א הם זיהו את זה כבר ב-2013. יש את המתקנים הכי טובים בעולם, יש את התנאים הכי טובים, אבל בסוף מה שהכי חשוב, וזה קודש הקודשים,

ופה נעשתה הפיכה ברמת נושא הכשרת המאמנים והספציפיקציה. כמו שבמערכת החינוך לומדים בגיל היסודי, יש חטיבה, יש תיכון, יש להכין לבגרות, יש פרויקטים למצוינות, וכמו בכל בתחום אחר, ברפואה,

גם פה יש ספציפיקציה. כאן אני חושב שמעל הכול, האפשרויות למאמנים להתפתח הן רבות יותר, כי אנחנו ניתן כלים לכל אחד לבחור את הדרך שלו, לקבל את הכלים הטובים ביותר. זה דבר שמתקדם כל הזמן. ההכשרות שלנו מעודכנות במה שנקרא היום reality-based learning. שיטת הלימוד היא כזאת שמאמן נמצא בכיתה, לאחר בכן בשטח. הרבה מאוד מנטורינג. הקורסים נעשים בצורה הטובה ביותר. בסוף מה שחשוב, ביום שאחרי, שאותו מאמן ואותו מורה הולך לבית הספר, מי מלווה אותו אחר כך? מי נמצא לידו? מי נותן לו את הכלים להמשיך ולהתפתח? וזאת התוכנית שלנו, של אופ"א/התאחדות. יש נושא מאוד חשוב שקיים באמנה שלנו, זה חלק מהרישיון וההכשרות של המאמנים בנושא ההשתלמויות. מ-2020, מאז שחזרתי בשנה האחרונה, כל מאמן, לא משנה אם זו ליגת על, לאומית, כמה שנים שהוא מאמן,

הוא לא יוכל לעמוד על הקווים. ואלה דברים שאנחנו יכולים לאכוף אותם. וזה הרציונל, שכל מי שיגיע ברמת אימון, יקבל כל הזמן את האפשרויות האלה להשתלם. היום, למשל, יש לנו השתלמות למאמני ליגת על. אחר הצהריים יש לנו השתלמות נהלים מקצועיים. אנחנו בונים עכשיו פלטפורמה גדולה מאוד של LMS, Learning Management System. ואנחנו רואים את העיקר במועדונים, כי שם בסופו של דבר זה הכדורגל. אנחנו רואים בהחרגה הזאת את האפשרות להתקדם ולהתפתח.

09:13) אני יושב פה ומתרגש, כי זה הרבה מאוד שנים, אני יודע מה קורה באירופה, אני יודע מה הרציונל של ההתאחדות לכדורגל, מה הוויז'ן שלנו לשנים הקרובות, ואחד משלושת עמודי התווך הכי חשובים זה נושא הכשרת המאמנים. אני רוצה להמשיך עם מה שאמרת. בסוף אנחנו מדברים על דרך ארוכה.

מה שהכי חשוב לי, בעיניים שלי, כבן אדם שעשה תהליך גדול בספורט, זה מי אותו מאמן שמקבל את הילדים בגיל שש, בגיל שבע, בגיל שמונה, מי אותו מאמן שמתווה להם את היסודות הראשונים, כי מה שקורה היום הוא לא טוב. הוא לא טוב, בוא נשים את הדברים על השולחן. הוא לא טוב, ואני מאוד נחמד בהגדרה של לא טוב. השינוי צריך להיות מאוד מאוד גדול ביסודות, ואתה יודע את זה. מה השינוי הגדול בתוכנית של אופ"א, ב-A וב-B, כי אלה יקבלו את הצעירים יותר בנושאים שדיברנו, ביסודות, בחינוך, בהתוויית הכלים הראשונים למאמן?

אתחבר למשהו ששלמה אמר. יש אצלנו ספורטאים עם הישגים שרשומים, ואנחנו כן רואים אחריות במה שקורה מסביב. יש למשל תוכנית של Grassroots, זה הבסיס של הבסיס, ויש לנו עכשיו תוכנית של Grassroots Leaders. זאת אומרת, אותם אנשים, בלי שום קשר לתעודה, שיש להם בתי ספר לכדורגל, או כמו שאמרנו עכשיו, מתנ"סים, כן לתת להם את הכלים. זאת האחריות שלנו, זה הבסיס, ואלה גם קורסים שיחד עם אופ"א. איך אתה לוקח ילדים בני חמש,

ומאמן אותם, אבל מעבר לזה יש דברים בנושא החינוך, כלים פדגוגיים, וזה משהו שאנחנו עושים אותו כבסיס. בכובע הקודם שלי ומהשנים בחו"ל, יש הרבה מאוד את נושא המתנדבים. אבל מתנדב זה יכול להיות גם בתור מאמן, יכול להיות גם בתור שופט, אבל הוא מקבל כלים. אתה יודע שבהולנד חלק גדול מאוד מהמאמנים הם מתנדבים, גם באיסלנד.

אבל אנחנו רואים בזה מחויבות שלנו. אם אותו אחד ירצה בסופו של דבר ללכת ולהתמקצע אחר כך בנושא מקצועי, אז יש לו את כל הדרך. בשביל זה יש את המדרג הזה, יש את השיא, שזה הבסיס של הבסיס, זו העבודה עם הילדים הצעירים. חלק גדול משם, מהתכנים הלימודיים, הם בנושאים של פדגוגיה וסציפיקציה, מה קורה בגילאים האלה, בנושא של מגדר. כל הדברים האלה באים לידי ביטוי בקורסים השונים. זאת אומרת, אין מיחזור של התכנים. כך אתה מתפתח וצריך לעבור תקופה מסוימת. כל מי שמסיים אצלנו את הקורסים, יש לו גם חניכה מקצועית ורק לאחר מכן הוא מוסמך. ורק לאחר מספר שנים הוא יכול להמשיך ולהגיע ל-B. הרעיון הוא שאתה צריך לעבור דרך ארוכה מאוד, שלא קיימת כיום, בשביל להיות מאמן, כמו רופא שלומד רפואה שבע שנים ואחר כך יש גם התמחות, ואחר כך כל הזמן יש לימוד וגם הכשרה. מי שמעביר את כל הקורסים האלה זה ההתאחדות לכדורגל? היום לא. אבל המערך של הקורסים, הכול כבר מוכן ליציאה לפעולה. הכול מוכן, כן. איפה? אני רק אציין שבדרגות B ו-C, ההתאחדות תוכל להאציל סמכות לגורם שלישי על פי הנחיות אופ"א, ואלה המוסדות שמכשירים היום, אבל הם יהיו חייבים לפעול על פי ההנחיות של אופ"א תחת הפיקוח המלא של ההתאחדות לכדורגל. אני אתן דוגמה מתחום החינוך. יש חונך פדגוגי, זאת אומרת, מי שמעביר את הקורסים צריך לעבור קורס. בנינו יחד עם אופ"א, יש לנו קורס מיוחד בשביל להכשיר את מאמני המאמנים. הקורסים, בסופו של דבר, הם גם מקצועיים לכל מי שנוגע בהכשרת המאמנים, וזה משהו חשוב מאוד. כשאתה עושה פיקוח במוסד מסוים, חוץ מזה שהקהילה הזאת של אותם מנחים פדגוגיים, הם עוברים הכשרה אצלנו, הם עוברים פיקוח אצלנו. אצלנו, זה אומר, גם אופ"א. אני אתן דוגמה. יש עכשיו קורס של פוטסל, כדורגל אולמות, וכל קורס באופ"א, כולל ה- Grassroots Leaders, כל התכנים הם יחד עם המומחים הכי גדולים באירופה. ומתחילת הקורס שאנחנו עושים עכשיו, יש נציג של אופ"א שנוכח בכל הקורס, ורק לאחר מכן הוא מאושר. לאחר מכן יש ביקורות.

אנחנו גוף שדווקא צמא לנושא הזה, כי בסופו של דבר, זה גורם לך להתחדש, זה גורם לך להיות מבוקר, זה גורם לך לחשוב, זה גורם לך לדעת מה קורה בשטח. איך אתם מחליטים לאיזה גופים אתם מאצילים את הסמכות הזו? בדברי ההסבר זה נרשם. כל מוסד שמוכר על ידי המדינה כמוסד להכשרת מדריכים באחד מענפי הכדור, יוכל לקבל הכרה מהם אם הוא יעמוד בתנאים הנוספים של כוח אדם מקצועי כפי שאופ"א דורשת. מעבר לכך, גם אם קיים מוסד שהוא לא מוכר על ידינו, הוא יוכל לפנות ישירות להתאחדות ולקבל אישור הכרה מההתאחדות על פי הקריטריונים שיפורסמו באתר שלהם ושלנו. ההתאחדות לא תוכל לומר לגוף מסוים שעומד בכל הקריטריונים: לך אני לא נותן אישור.

יש הרי גופים שמעבירים היום קורסי מדריכים. אפשר להתווכח אם טוב או לא טוב או לא מספיק טוב. ברגע שאנחנו חותמים על התקנות, זה אומר שההתאחדות יכולה להגיד לגוף מסוים, אתה תעביר או אתה לא תעביר.

היא אחראית, יש לה את ההחלטה המלאה ואף אחד לא יכול למנוע את זה שיבוא יושב-ראש ההתאחדות או הסגן שלו ויגיד לגוף מסוים, אתה לא יכול יותר להעביר קורסים. הוא יוכל לומר לו את זה רק אם הוא לא עומד בקריטריונים. אם אותו מוסד עומד בכל הקריטריונים, הוא יהיה חייב לקבל את אישור ההכרה מההתאחדות. זה נכון שהכול זה הסדרה עצמית. זאת אומרת, אם מסתכלים רק על החוק והתקנות, לכאורה ההסדרה אפילו יורדת, כי בעצם כבר לא צריך תעודת הסמכה כמו שהיא מוגדרת בחוק - - - לאימון ספורטאים הישגיים.

לכן היה חשוב להביא את זה לביטוי בתקנות, שלגבי ספורטאים הישגיים, למרות שתעודת הסמכה כמו שהיא מוגדרת בחוק לא צריך, כן צריך תעודה שהיא מוכרת לפי האמנה והכללים של אופ"א. אבל כן חשוב להדגיש את זה שהכרה בבית ספר לצורך מתן תעודת הסמכה בענף הכדורגל, זה כבר לא מחויב לפי החוק אחרי התיקון. סימון, בדברי ההסבר דאגנו להסדיר את מעמדם של בעלי תעודות קיימים היום, דאגנו להסדיר את מעמדם של המוסדות המוכרים להכשרת מדריכי מאמנים בענף הכדורגל היום, דאגנו להסדיר את מעמדם של החניכים שנמצאים היום בקורס ומסיימים עוד כמה חודשים. את כל הנוגעים בדבר הסדרנו בהוראות המעבר מול ההתאחדות, וההתאחדות מחויבת לפעול על פי הרשום בדברי ההסבר. לפני כן אתם מכירים בתעודות של אותם מאמנים שאימנו עד עכשיו,

אנחנו מקווים שייפתח בעתיד, כי זו דירקטיבה שסימון דוידסון ישב ושוחח איתי בנושא שיפור מעמד מאמנים בנושא, ולנסות אפילו דרך ועדת החינוך לפתוח תואר באימון באוניברסיטאות, במכללות מקובלות. האם תואר ראשון באימון יוכר ייתנו לו נקודות מבחינת האימון בכדורגל או שהוא עדיין יצטרך לעבור את כל ההכשרה של אופ"א? לפחות מההיכרות שלי עם מה שקורה בגרמניה ואני לא בקי במה שקורה במקומות אחרים אוניברסיטאות מתחברות להתאחדויות לכדורגל בגרמניה, ופועלות כמובן על פי התוכנית שלהן, וההתאחדות לכדורגל מעורבת בכל תוכנית הלימודים לאימון, לא במדעי הספורט הכלליים, כי הם מקבלים שם תואר גם במדעי הספורט וגם האימון. זאת אומרת, יש פה שיתוף פעולה

תוך כדי התואר הם למעשה יקבלו גם את ההסמכה בכדורגל דרך ההתאחדות הבין-לאומית.

אני מתחבר לזה מאוד. אנחנו אומרים את זה המון זמן. במדינת ישראל אין אף תואר, קורס אחד, של מדעי האימון, לא קיים דבר כזה.

אני מבטיח לך שאנחנו נעשה את זה. על זה בדיוק סימון העיר את תשומת ליבי. בגרמניה יש דוקטורט באימון. אנחנו נקיים פה דיונים ואנחנו ננסה לקדם את הנושא החשוב הזה לתואר באימון. אין שום סיבה שבמדינת ישראל לא יהיה תואר באוניברסיטה כמובן אם יש צורך, ונשמע שיש צורך. הייתה מכללה אחת לחינוך גופני בווינגייט, שניגשה למל"ג לקבל הכרה בתואר. המל"ג נפנף אותם בעדינות, ואמר להם, המנדט שלכם זה להכשיר מורים לחינוך גופני. פרופ' רוני לידור הוא זה שבא עם היוזמה הזאת. אז אני יכולה להגיד לך שנושבת כאן רוח חדשה, לפחות בוועדת החינוך, כך ששלושתנו ננסה לשתף פעולה.

בדקתי את זה לפני הדיון. היום יש מספר בתי ספר בעולם, כולל באנגליה, וכמובן בארה"ב בארה"ב המוכרים שישנם הם ב-NYU ובקולומביה, שמכשירים אנשים לדרגות ניהוליות ואימוניות ברמות של Masters Degree. יש מה שסימון אומר, אם מישהו רוצה לכתוב דוקטורט,

למשל, יש Degrees בנושא של Health behaviors וכל הדברים האלה, ואת זה אנשים עושים והם לא רופאים, הם PhDs, אבל הם יודעים לעשות את זה. בנושאים של קואוצ'ינג היה ויכוח גדול גם באירופה, וסימון יודע את זה טוב, מכיוון שפעמים רבות הפיגורות הכי גדולות של קואוצ'ינג היו שחקני עבר בעלי שם גדול, והם הפכו ל-Managers ול-Coachers כי הם באו מהמשחק. אז הנושא של הכשרה מול מישהו שכבר היה בפרופסיה קצת התרופף. אבל בו בזמן מנסים יותר ויותר להכניס את זה במסגרות, שאנשים ידעו שהם לומדים את זה, ומגיל צעיר. כמו שעשו בשיפוט. גם בשיפוט עשו את זה. לקח זמן שהשופטים נכנסו לבתי ספר, ואתה רואה היום שיש הרבה יותר אנשים שמגיל 20 ומשהו לומדים להיות שופטים, בכדורסל וכן הלאה. אני חושב שהמקום לעשות את זה היה בווינגייט. למל"ג היו יחסים של מתח

וגם הנושא של תואר לא תמיד אומר שזה טוב. אני חושב שהיוזמה היא נהדרת. נתחיל לחשוב סטרוקטורלית. זה לא רק עניין של אימון, סימון. האם אנחנו יכולים לבנות לנו בישראל לאט לאט תרבות של ספורט שאתה מנסה להנחיל דרך ועדת החינוך פה, תרבות שהיא פרופסיונלית? זה עניין של ידע. היום יש את כל הנושא של בריאות

של רידמן,

שגם לא קיבל הכרה במל"ג. אבל ארבע שנים הם לומדים בריאות אלטרנטיבית. יש לי בת שלמדה ארבע שנים, ואני ראיתי מה זה ללמוד, תזונה, נטורופתיה,

צריך לקדם את זה כחלק מתוך הפרופסיה. אנחנו יודעים מה זה חיי ספורט בריאים, וללמד את זה. אני חושב שצריך להתחיל לפני התארים הגבוהים, להנחיל את זה בבתי הספר, שיהיו שעות שאתה לומד בריאות הגוף ובריאות הנפש, לאט לאט לתת קצת קרדיט. אני לא יודע כמה קרדיט. אבל ספורטאים מצטיינים שהם בבת עינינו ואנחנו נותנים להם כאלה יכולות בצבא, ואנחנו משחררים אותם ואנחנו מבינים את התפוקות הגדולות שלהם לגבי החברה אם היינו מכניסים בזה עוד לימוד, יש הרבה מה ללמוד בתוך הדבר הזה, סגנון חיים,

שרירים, פיזיולוגיה של המאמץ, זה בהחלט יכול להיות משהו שצריך לבנות אותו. יש לחינוך הגופני מגמות - - - בדיוק. אבל צריך לבנות אותו מעבר למה שהיה פעם באולמות הספורט שאני גדלתי בהם או אפילו היום, מה שסימון מדבר. וברגע שייתנו לזה גם את הביטוי הפרופסיונלי, זה יכניס בזה גם יותר כבוד אני לא יודע אם כבוד זה המושג, אבל יכניס בזה יותר סמכותיות ציבורית. אני אמשיך את מה שפרופ' שיין אמר, ואני אגיד לך למה זה כל כך חשוב לי,

כל כך הרבה שנים הייתי מאמן, ואתה נותן את הנשמה, אתה עובד אימוני בוקר ואימוני ערב, ומחנות אימונים ונסיעות לחו"ל, אתה מגדל ונמצא עם הספורטאי הרבה יותר מההורים, אתה באמת נותן את נשמתך. וזה לא בשביל הכסף. האנשים האלו אוהבים את מה שהם עושים, זה החיים שלהם. ובסוף הייתי מגיע לבנק או לא משנה לאן מה אתה עושה בחיים? הייתי אומר, אני מאמן. אה, אתה מדריך? לא מבינים מה זה בכלל. בארצות הברית זה מקצוע. בארה"ב זה Coach. זה ייתן לזה מקום של כבוד. זה תרבות. אני בא מהתרבות הזאת בארה"ב, ויש Coaches מאושרים בכדורסל,

זה שלבים-שלבים, שעובדים בבתי הספר, הם מוכרים, הם לומדים והם מתקדמים ככה. זה נכון שספורטאים מצטיינים תמיד - - - אבל הם כבר עברו כברת דרך. אי אפשר להגיד שהם אותו דבר כמו מישהו זה לא רק מישהו שלומד. אבל אפשר לעשות את השילוב של השניים, לראות איך עושים את זה, זה לא עניין של מה בכך, ולבנות כל פעם עוד נדבך. אתה לא בונה מיד את הכול, זה עוד נדבך של משהו בחברה הישראלית. אני חושב שזו המטרה שלך, סימון. ככה אני רואה את זה. זו המטרה שלנו. כן, אנחנו מסתובבים כאן בתוך השיח הזה. אני חושב שזה נכון לתת יותר כבוד לתוך הדבר הזה. למרות ששינוי התקנות האלה כבר מביא את זה למעמד קצת יותר מכובד. כלומר, מעמד בין-לאומי והכרה בין-לאומית. שינוי התקנות זה יותר מקצועי, זה יעזור מקצועית. בדיוק. זה מקצועי אקדמי. אם יורשה להתחבר למה שאמרת על הספורטאים, אני רואה את זה בהמון שאלות כשאנחנו מתחילים משהו חדש, - - - אין תשתית, אין מספיק אולמות, ואמרתי, בסוף, זה הבסיס. מי שעושה את התואר באימון, אז לא מדברים על הטופ, על השמנת, על אותם 10 12 מועדונים. אנחנו מדברים על מאות מועדונים, ושם אתה רוצה שמי שיוכשר וילמד את התואר ויתמחה בתוך התואר, יתחיל משם, כי זה הבסיס. שם זה המקום החשוב, לקבל את הספורטאי למעלה והוא לא קיבל את ההכשרה הטובה בדרך זה כבר מאוחר לתקן. ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות ולתת את האפשרות לכל אחד לצמוח גם ברמה האקדמית, בכל תחומי האימון ובכל הרמות. יש פה עוד נושא שהוא נושא כלכלי, ואנחנו עוסקים בו בנושא השוויון. הרבה חבר'ה מהמעמד הבינוני והבינוני-גבוה מסוגלים היום להגיע לבתי ספר, כמו שאתה רואה בטניס, והסתכלתי בבתי ספר לטניס ובבתי ספר לכדורגל, חבר'ה שבגלל היכולות של ההורים הם מגיעים, בעוד שבפריפריה ובמקומות אחרים קשה לך מאוד להקים דברים כאלה, בייחוד במקצועות כאלה שזה עולה כסף גדול להורים. פה צריך ליצור את זה, כשעובדים על זה, מתחילת הדרך, לתת לזה ביטוי ברמה השוויונית. דיברו פה חברינו מהסקטור הערבי. פשוט מתחילת הדרך, אחרת ייצא מצב שזה יזוהה מיד רק עם בעלי היכולות. אני אתן לכם נתון, ואני חושב שסיפרתי לך על זה. דיברת על גרמניה. בשחייה, באתלטיקה,

בענפים האישיים, אני לא יודע כמה זה בכדורגל, משלם הורה בין 20 ל-40 יורו לחודש על אימון, על זה שהבן שלו הולך לאגודה. כמה זה 20 יורו? אפילו לא 100 שקל. והילד שלו מקבל בין שלושה לחמישה אימונים וזה אחרי בית ספר, עם הסעות והכול. המדינה דואגת לזה שהבן של שרן, אם הוא יגור בדימונה, תהיה לו פעילות ספורטיבית. ואם הוא יגור באיזה כפר בדואי, תהיה לו פעילות ספורטיבית. זה בכל העולם היום. זו מגמה. נכון, וזה כמו שדיברנו גם בנושא המוזיקה. את זוכרת, שרן? בקונסרבטוריונים לתת את זה בביטוי רחב. זה גורם לזה שבגרמניה יש קרוב למיליון שחקני כדורגל בהתאחדות, ובמדינת ישראל יש 22,000. גרמניה מדינה גדולה יותר, אבל אני אתן לך את שווייץ או את אוסטריה, מאות אלפי ילדים עוסקים בכדורגל. ובמדינה שלנו אין עזבי, עכשיו לא מדברים על מגרשים, אבל לתת לילדים את האפשרות לעשות את האימון הזה פעמיים-שלוש בשבוע, זו אחריות שלנו כמדינה, זה חלק מהחינוך של הילדים. כמו שהילד מקבל שיעור של"ח או תוספות אחרי צהריים, אז ספורט הרבה יותר חשוב מזה. זה החינוך שלהם, זה הבריאות שלהם, זה המסגרות שהם נמצאים בהן, ואת זה אנחנו צריכים לשנות במדינה הזאת. להבין שזה לא בשביל שהילד יהיה אלוף העולם או אלוף אולימפי, זה החינוך שלו, זה מה שיעשה אותו טוב יותר.

הוא יהיה בריא יותר. לא יהיו לו ג'וקים בראש. ואני לא מדבר על מיליארדים. זה כסף לא כזה גדול. רונן, זה עניין של להעצים את זה ולחבר עוד בן אדם ועוד בן אדם, ועוד ועדה. זה יקרה בסוף. לא עוד שנה, לא עוד שנתיים, אבל זה יקרה. אני אומר שצריך להמליץ, ואנחנו נדון בזה, שהמערכת להשכלה גבוהה היא לא אשמה, היא התרחבה, כל המכללות היום. המערכת להשכלה גבוהה בכלל לא נתנה את הדעת על הדברים האלה כי זה בפריפריה שלה. אבל אם יהיה פה פרופסיונליזם ואם יהיו אנשים שייצגו, ויש מספר אנשים כאלה בארץ, אפשר לעשות משהו בדבר הזה.

תודה. אולי נתחבר גם לתקנות עצמן. התיקון שמובא כאן לוקח את הענף לכיוון של הסדרה עצמית. בתחום הזה ובכלל בספורט מקובל בהרבה מדינות שההסדרה העצמית דרך ההתאחדויות והארגונים היא זאת שמכתיבה את התנאים. אבל אצלנו לפי חוק הספורט והתקנות זה עובד אחרת. ובתחום הזה של ענף הכדורגל עכשיו אנחנו הולכים לכיוון הזה. הרבה מהדברים שעלו פה לא באים לביטוי בתקנות ובחוק עצמו, אלא בדברי ההסבר ואיך שהדברים יתנהלו בפועל. חשוב לי לשאול, בגלל שהכוח פה בפועל עובר יותר להתאחדות לכדורגל לפי המודל זה, אם היה שיח עם כל בתי הספר והמוסדות שעוסקים בהכשרת מדריכים ומאמנים לכדורגל היום, כי מצבם משתנה. גם אם הם יוכלו לעבוד בשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל, זה כבר לא הכרה של השר, וכמו שזה היה עד היום. א', היה שיח, שיח הדוק אפילו. אחת לשנה אנחנו הולכים לכנס לכלל המוסדות, וכשהתחלנו בתהליך הזה כבר לפני שלוש שנים, עוד לפני הקורונה, הצגנו בכנס את הנושא הזה, ואפילו קיבלנו מחמאות מאנשים שמפעילים קורסים למדריכים ולמאמנים. הם הוזמנו לקורס פיילוט שעשתה ההתאחדות לכדורגל בדרגה C בשפיים מתוך תוכנית עתידית להעביר להם גם את השרביט להכשיר את אותם מדריכים. מעבר לכך, הם נתבקשו להעיר בהערות הציבור ולהתייחס לתקנות האלה - - - כמה בתי ספר יש היום שמכשירים מאמנים ומדריכים לכדורגל? זה משתנה בכל שנה. לא כולם פותחים. זה בהתאם להיצע ולביקוש. (היו"ר סימון דוידסון, 9:34) לכמה יש את האישור מהמשרד? יש בסביבות שמונה או עשרה בתי ספר כאלה, אבל לא כולם מכשירים גם מדריכים וגם מאמנים, כי מאמנים מכשירים ארבעה מוסדות,

כולם מודעים לשינוי וקיבלו הזדמנות להעיר הערות?

כולם מודעים לשינוי. ודרך אגב, כל מי שייכנס לאתר שלנו, אנחנו מפיצים מידעונים בכל רבעון של שנה למוסדות, אנחנו מעדכנים אותם בסטטוס של שינוי התקנות בכל פעם. כלומר, הם יודעים על כך, הם מחכים לכך. מעבר לזה, גם נתנו להם זמן היערכות. והיו הערות שהתקבלו? מחמאות. כן, לא בכדי אני אומר את זה. המוסדות החמיאו לכך, וממה שאנחנו קיבלנו לא הייתה אף התנגדות מצד המוסדות לנושא הזה. ראיתי בדברי ההסבר שיש הגבלה על העלות של קורסים לעתיד. של ההשלמות, כן. למי שרוצה כמובן. ההשלמות הן לא חובה על כולם. כפי שצוין קודם לכן, יש לי תעודת מדריך ואני יכול להמשיך להדריך, כמובן, על פי אותו מדרג של אופ"א. רק לסבר את האוזן, היום מדריך רשאי לאמן עד גיל 16. למעשה, במצב החדש נשללת ממנו האפשרות לאמן במסגרת אחת.

נערים א' ונערים ב'. יחד עם זאת, הוא מקבל הרשאות לארבע מסגרות שקודם לכן - - - לא, זה מאמנים. אתה מדבר על מאמן, לא על מדריך. על מדריך אני מדבר.

מדריך יכול היום עד גיל 16. נכון. אז במצב החדש, אומנם הוא לא יוכל לאמן את נערים א' ונערים ב', אבל הוא יוכל לאמן עוד ארבע מסגרות אחרות שקודם לכן עוד לא היה לו אישור. למשל, כל הליגות לבוגרים.

לא, לא. זה נשמע לי לא הגיוני. - - - מדובר אך ורק בליגות העל. מדובר על האקדמיות, על הטופ של הטופ, ואופ"א אמרה עם הזמן, אפילו ברמות האימון שלה, מי שמתעסק עם נוער העל, עם השמנת, צריך ללמוד איך לעשות את זה. זה במקביל למה ששלמה אמר, הוא מקבל עכשיו את האפשרות לאמן גם ארבע ליגות של בוגרים, מה שלא היה לו בעבר. זאת אומרת, האפשרויות שלו הרבה יותר רחבות. זה מליגה א' בעצם.

ב', ו-א'. עוד נקודה שלא מוסדרת היום בחוק, אבל היא כן חשובה, מכיוון שבהצעת החוק שנמצאת בתהליכים של הסדרת האימון בספורט היא כן עולה כצורך בכלל בתחום של מאמנים ומדריכים בספורט, זה גם יצירת מאגר ופיקוח על כל אלה שמדריכים ומאמנים בכל הענפים. היום זה לא קיים בצורה מסודרת, ויש רצון של המשרד כבר כמה שנים להוביל לשם. והדבר השני, זה בדיקת רישום פלילי, גם זה דורש הסמכה בחוק, והיום לא קיים בצורה מסודרת. במובן מסוים, התיקון שמובא עכשיו הולך צעד אחורה, כי עד עכשיו הייתה תעודת הסמכה שמוכרת לפי החוק, ועכשיו זו תעודה שהיא תחת ההתאחדות לכדורגל. אז מבחינת מאגר של אנשים שמוסמכים והבדיקות השונות, אנחנו אולי הולכים צעד אחורה. תקנו אותי אם אני טועה, ואיפה עומדת הצעת החוק. ועוד נקודה אחת שעלתה בשיח בינינו וחשוב לשים אותה על השולחן. אני מבינה שהיום כשמישהו מגיע להכשרה, ההתאחדות לכדורגל דורשת איזושהי הצהרה לעניין היעדר רישום פלילי. הדבר הזה,

בגלל תיקון בחוק המרשם הפלילי, כבר לא יהיה חוקי. אסור לדרוש תצהיר. אלא הדרך לעשות את זה צריכה להיות, על פי ההסמכה בחוק, בפנייה ישירה למרשם הפלילי. זה משהו שרק כשהחוק החדש יעבור, תהיה הסדרה לדבר הזה. זה אומר שמבחינת הסמכות לדרוש מאנשים או לברר אישור שאין להם הרשעות פליליות, זה רק לגבי עבירות מין, לפי חוק מניעת העסקת עברייני מין במקומות שעוסקים עם קטינים. זה בעצם הרבה יותר מצומצם. זה הרשעות, זה רק עבירות מין, ורק לגבי מי שעוסק עם קטינים. ובתחומים האחרים זה קצת פרוץ עד שזה יוסדר בחקיקה. אבל כשנסדיר את החקיקה, כל מה שיהיה בחקיקה, כמו למשל, רישום פלילי, או למשל, אם אנחנו רוצים - - - השתלמות חובה על כל המדריכים והמאמנים בישראל,

מניעת הטרדות מיניות. כל זה יחול גם על ההתאחדות לכדורגל, וזה רשום בדברי ההסבר, שההתאחדות תמשיך להיות כפופה להנחיות המשרד לפי החוק, ובכלל זה הוראות שייקבעו מזמן לזמן בעניין לימודי ליבה, ניהול מרשם מאמנים, בדיקות רישום פלילי. לכשיהיו.

בנושא הטרדות מיניות הרי יש תקנות חדשות לפי החוק למניעת הטרדה מינית, שחלות על כל גופי הספורט, וזה כן מוסדר. נכון. הנושא של ההכשרה אצלנו כבר באכיפה כבר לפני שנה.

לא הבנתי. למשל, בנושא הכשרה והשתלמויות, היום מאמן לא יכול לחדש את הרישיון שלו על פי האמנה אם אין לו את מספר השעות, לא משנה אם זה מאמן בליגת העל או כל מאמן שהוא, ואנחנו חווים את זה כל הזמן. מאמנים או עומדים מול בתי הדין או לא יכולים להתחיל לאמן, ולא משנה אם זה מאמן שחתם בליגת על או לאומית, ואם בחוזה ענק. אם אין לו את ההכשרה שלו והוא לא עומד בסטנדרט של שעות ההשתלמות, הוא לא יכול לאמן. ואת זה אנחנו אוכפים כבר לפני שנה. בסופו של דבר, זה יהיה לכלל המאמנים. טוב, נתחיל להקריא? כן, נקריא את התקנות עצמן. "תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה) (תיקון), התשפ"ב-2021 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א) ו-18 לחוק הספורט,

לאחר התייעצות עם ארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון התוספת הראשונה 1. בתקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשע"ח-2018 , בחלק א' בתוספת הראשונה, במקום פרט (18) יבוא: טור א' סוג פעילות ספורט טור ב' הרשאות הכלולות בתעודת מדריך ספורט טור ג' הרשאות הכלולות בתעודות מאמן ספורט טור ד' לא נדרשת תעודה "18.

נדרשת תעודת הסמכה לפי החוק לאימון ספורטאים הישגיים, ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים, לשם אימון ספורטאים הישגיים נדרשת תעודה מאת ההתאחדות לכדורגל לפי אמנת המאמנים של איגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות (אופ"א), כפי שתעודכן מזמן לזמן". הוראות מעבר 2. (א)מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה בעל תעודת מדריך ספורט בענף הכדורגל, (1)רשאי להמשיך לאמן ספורטאים הישגיים עד גיל 16,

ספורטאים בליגות הראשונה והשנייה לגברים בגילאי נערים א' ונערים ב'; (2)רשאי לאמן ספורטאים הישגיים מעל גיל 16 בליגות ב' ו-ג' לגברים בוגרים, בליגה השלישית והרביעית לגברים בגילאי נוער ובליגה השלישית לנשים. (ב)מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה בעל תעודת מאמן ספורט בענף הכדורגל, רשאי להמשיך לאמן ספורטאים הישגיים בכל הגילאים, למעט ספורטאים כמפורט להלן: (1)ספורטאים בליגה הראשונה (ליגת העל) לגברים, בגילאי בוגרים,

נערים א' ונערים ב'; (2)ספורטאיות בליגה הראשונה (ליגת העל) לנשים. (ג)הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) יחולו גם על מי שהיה, ערב תחילתן של תקנות אלה, חניך בקורס להכשרת מדריכים או מאמנים בענף הכדורגל לשם קבלת תעודת הסמכה, לפי העניין, ובלבד שסיים בהצלחה את הקורס האמור לא יאוחר מיום ה' באלול התשפ"ב (1 בספטמבר 2022)." זאת אומרת, מי שעכשיו לומד, יכול לסיים את הלימודים והוא יקבל תעודת מדריך ויעשה השלמה. והוראת המעבר תחול עליו באותו אופן. "(ד)אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכות ההתאחדות לכדורגל להעניק תעודות לשם אימון ספורטאים הישגיים בענף הכדורגל לפי אמנת המאמנים של איגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות (אופ"א), כפי שתעודכן מזמן לזמן. תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן." זה 60 ימים,

אתם מוכנים? כמו שציינו, אנחנו בתהליך של מספר שנים, ובטח בשנה, שנה וחצי האחרונות, כל התשתית, כולל ההכשרות, מאופ"א - - - כוח אדם. נתנו זמן להשלמות. לי אין עוד הערות. לקורסי ההשלמה, ההתאחדות נתנה לשטח זמן של שנה וחצי להיערך מיום פרסום התקנות. זאת אומרת, לשטח יהיה מספיק זמן להשלים, מי שירצה, במסגרת ההתאחדות. מאה אחוז. אז אנחנו יכולים להצביע על אישור התקנות. מי בעד? הצבעה בעד, פה אחד התקנות אושרו. פה אחד. התקנות אושרו, ואני מאחל לכם מזל וברכה. אני מאחל הצלחה להתאחדות לכדורגל, למינהל הספורט. אני רוצה לברך את מינהל הספורט ואת השר חילי טרופר שדחף והיה לו חשוב מאוד להעביר את התקנות האלו ולעזור להתאחדות לכדורגל. זה עבר מהר מהמצופה. זירזנו את זה מאוד. ואני אחזור למה שאמרתי בתחילת דבריי, בסוף אנחנו רוצים מאמנים טובים יותר, שהסטטוס שלהם גם יהיה חזק יותר, שיבינו שמאמן במדינת ישראל זה פרופסיה, זה מקצוע, שצריך לתת להם את הכבוד ואת ההערכה שהם מקבלים בכל מדינה בעולם. כמו Coach בארה"ב, וכמו מאמן בברה"מ לשעבר,

זו עבודה, זה משהו שאי אפשר לזלזל בו. אז אנחנו מתחילים שלב אחד בכדורגל, ואני מאחל לכם המון בהצלחה, ובזה אני מסיים את הישיבה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:47.